אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה. הנושא שעל סדר יומנו הוא הצעת תקנות רשות שדות התעופה (אגרות) (תיקון), התשע"ט-2018. מכבדת אותנו בנוכחותה מנכ"לית משרד התחבורה, קרן טרנר